בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אתמול שמעתי, כמו אחרים, על סגירת מפעל טכנולוגיית להבים. אני רואה עכשיו פה שחבר הכנסת מיכאל

כיוונתי לדעת גדולים.

אבל אני לא רוצה להקדים את המאוחר,

עדיף להציל את המפעל. אני אעשה מה שאפשר מבחינת העניין הזה. מיכאל, זה כנראה לא יהיה דיון אחד. זה סיפור מורכב, זה סיפור טכנולוגי

הם הולכים לסגור והם בשום פנים ואופן לא מוכנים למכור. העסקה נעשתה אז בארץ על מנת שהמיסים ישולמו בארץ ושהמדינה תרוויח מזה. יכול להיות שהגיע הזמן שהמדינה תשים כסף. אגב, זה לא 900 עובדים מנהריה, אלא מכל הגליל. כ-500 מהם מועסקים במועצה תפן, בה יש מפעל

השופט כנראה הבין את המצב והפעיל את השכל הישר ולא עצר אותו. המשטרה באה לפה כל הזמן בבקשות להעברות. אולי הגיע הזמן לתקוע את ההעברות שלהם

לאותם שוטרים שוטים.

אבל יש שם שוטים שלוקחים ילד,

לוקה בנפשו, ומכים אותו למרות שאומרים להם שהוא לוקה

יכול להיות, אנחנו חשבנו. אמרתי למדריך שלו ולמנהל ההוסטל,

שיפנו אליי במקרה של פיקוח נפש. הם בכלל לא ידעו איפה הוא, הם לא זיהו.

ניתן לעניין הזה להמשיך. כי לקחת ילד כזה, להכות אותו, לשלוח אותו לבית

כמו שאמר חבר הכנסת אזולאי. חייבים להושיט יד ולא לחכות ל-2024 כי אז זה כבר יכול להיות מאוחר מדי. תודה רבה.

מהעניין. בכל המקומות בהם יש בעיה עם המפעלים, אנחנו דואגים להזמין את ראשי הערים כי

חבר הכנסת אלי דלל, בבקשה.

בימים האחרונים אנחנו עדים לסערת אבי מעוז בקשר למערכת החינוך ותחומי האחריות שהוא עלול לקבל. אני כמובן מברך על מחאת ראשי

בצל הסיפור הזה, אנחנו קצת פחות מדברים על תחום אחריות נוסף שהוא מקבל, וזו האחריות על ארגון

זה שאני לא מגיב על הדברים שלך, זה לא בגלל שאני מסכים איתך אלא מכיוון שאני לא רוצה להפוך את הבמה הזו של ועדת הכספים. אתה לא חייב להסכים איתי.

אנחנו נדבר רבות על הנושא הזה. אני רואה בזה אקט נורא ואיום.

המשמעות של הוועדות היא שכל מה שעושה

לתקנות,

לדיון.

של שר האוצר הוא גם יושב-ראש ועדת הכספים. אז אם יהיה מצב שלשר האוצר תהיה איזה ועדת מילוט כזו,

שלום. אין בעיה. חברת דואר ישראל היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל. הרגולטור העיקרי שלה הוא משרד התקשורת. החברה עברה גלגולים ממשרד ממשלתי לרשות ממשלתית, לחברה ממשלתית. ב-2014 החברה נקלעה לקשיים תזרימיים,

זה לא

7 שתיארתי, אבל ההכנסות גם עלו בצורה מאוד משמעותית.

הצפי שלנו של 2020 הוא שאנחנו נעבור את 2 מיליארד שקל בהכנסת. כלומר, ההכנסות גדלו יותר מההוצאות, ולכן המצב צופה פני עתיד נראה טוב.

האמת, קצת התבלבלתי.

יש הכנסות שגדלות באופן

איזה נכסים יש לחברה?

לחברה יש מגוון נכסים. סדר גודל של 270

יש שווי חשבונאי,

אבל אנחנו מדברים על לפני התוכנית כי חלק גדול מהתוכנית הוא שאנחנו מוכרים חלק מהנכסים, 42

מישאל וקנין, ואני היושב-ראש של הדואר. אה, איתך דיברתי. משרד התקשורת לא רשום פה, אבל הוא נמצא. משרד התקשורת מהווה פה גורם מרכזי,

אדוני, למה עשית לא? האם מה שהם אומרים לא נכון? זה לא לגמרי מדויק.

אנחנו מדברים על תוספת של 200 מיליון שקל להערכה של החברות הממשלתיות.

כשבאתי לדיון פה, לא ידעתי על מה מדובר. ידעתי באופן חלקי, ואני רוצה לברר את האמת לפני שניעתר לבקשה שלכם, אם בכלל. השאלה שלי היא לגבי ההערכה.

הדבר הזה גורם לכך שיש בחברה ירידה פרמננטית בהכנסות.

זה סדר גודל של כ-500 ומשהו מיליון שקל. כל שנה אנחנו מאבדים סדר גודל של

אני לא כול כך מבין לאן נגיע עם העזרה הזו.

טופל עד עכשיו? באו לפה עם הפרטה.

יש בהסכם עם המדינה כאן התחייבות שהחברה לקחה על עצמה, מה שלא נעשה בהסכמים קודמים, שמצבת כוח האדם של החברה לא עולה. כי באמת, כפי שאמרתם, בפעמים הקודמות, מצד

אני מניח שאתם לא מתכנסים הרבה פעמים ואמרים: בואו עכשיו נלך לחברה ממשלתית וניתן לה עוד מיליארד שקל כדי שהיא

הצד החיצוני זה שבאמת כבר אין מכתבים, ולאט לאט לא יהיו מכתבים, ולא ידפיסו מכתבים.

חברות עסקיות שהן מול הדואר יודעות לעשות מכתב בדיווח

בעיית האמון בדואר כגוף מתפקד ויעיל,

אנחנו עוד נדע אם מישהו יוכל לקחת ולעשות זאת טוב יותר. כשנשקיע כסף, נגדר את הפגיעה בחלשים, ואת מה שמותר ואסור לדואר

200 מיליון שקל זה למעשה חלף הלוואה שהחברה

שנית, מתוך 42 נכסים,

ב-610 או ב-800, במסגרת הסכם הביניים שנחתם ב-30 ביוני 2022,

אבל 100 מיליון שקל כבר לא

אין ספק שהייתה פה אוזלת יד במשך שנים רבות.

האם זה רשות החברות או השרים שהיו, וכך הלאה.

אני מבין שהדואר נקרא גם בנק הדואר. אנחנו רואים את הבנקים מרוויחים כול

את זה להשאיר לשר הבא זו הכוונה.

מאה אחוז. אחמד טיבי, בבקשה. אין ספק שאי-מיילים, אינטרנט,

לא רק אני, אפשר להגיד שאנחנו עסקנו בעניין הזה. הכנסת במשך שנים רבות דנה עם ועדת הכלכלה, וחבר הכנסת מיכל ביטון דן רק לפני כמה חודשים.

אנחנו צריכים לקבל דוח איזה שירותים הדואר ייתן בעתיד. אם אנחנו מעבירים את זה לידיים פרטיות, ואנחנו מורידים רגולציה מהדברים שהם צריכים לעשות, ואנחנו פוטרים אותם מהרבה דברים, אז בסוף אנחנו צריכים לראות אלו דברים רווחיים רוצים

בסופו של דבר, מה שצריך לעניין אותנו הוא עתידו של השירות הבסיסי הזה,

רשות החברות, האם יש תוכנית הבראה?

אני לא ראיתי אותה. האם יש תוכנית הבראה שאומרת מתי ולוחות זמנים? חבר הכנסת ואטורי. קודם כול,

הממשלה הרלוונטיים למצב הפיננסי של החברה ולהידרדרות במצב הפיננסי ולשינוי התהליכים, וגם סברנו שלרגולציה יש אכן חלק בזה, ופעלנו לעדכן אותה.

אני יודע שמנכ"ל ויושב-ראש הדואר הוחלפו. מה קרה במשרד

גם זה חשוב. האם אתה מבין מה מעיק עלינו בכל העניין הזה?

ב-2018 הקמתם ועדה, ב-2019 היו מסקנות.

וב-2020 החברה התחילה להפסיד, ועכשיו היא בהתמוטטות טוטלית. האם יכול להיות שהמצב היה יותר טוב אם לא הייתם מקימים ועדה?

לפי מה שאתה אומר, לולא הוועדה המצב היה יותר

לא ראינו אותם באשנבי הדואר,

ראינו שחסרים שם עובדים. איפה הוספתם עובדים? האם עוד פעם

יושב-ראש הדירקטוריון אמר שעלות

זה היה לפני כשנתיים. לא, אלו נכסים שבימים אלה עוברים.

צריך לבחון עד כמה זה היה יעיל ואת הראייה שלהם לעתיד. צריך לקחת בחשבון את השירות לאזרח לפשוט. בשביל זה אנחנו נמצאים פה. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה.

לא חשבתי שאי פעם יגיע מנכ"ל שיהיה לו את האומץ לעשות זאת,

צריך לתת לו קרדיט עבור הדברים.

למדינה, וכשבאים לוועדת הכספים ומבקשים

זהו תפקידו של רואה החשבון להדליק את הנורה האדומה,

גם למשרד התקשורת, וחבל שזה לא נעשה. לפרוטוקול, לא הבנתי מתי נגיע להפרטה.

אלא הפרטה של 100%, באמת מגיעה לפיקוח שלך,

איך עושים הפרטה בלי זה?

לעשות הפרטה, ותיכף

בסדר,

אני לא בטוח שאני הולך להצביע על זה היום. האחריות עלינו היא כבדה מנשוא כי לטענתם

ואני פוחד

והוא לא שווה 800 ומשהו או כל סכום אחר עליו דיברתם?

ממה הדואר יחיה? ולבסוף, מהי תוכנית ההפרטה?

מי יקנה

נראה לי שהאמירה שלי לגבי זה שההזמנה תגיע ביום הגירושין היא אמיתית.

מסכימים שהשירות של חברת הדואר צריך להשתפר, ואנחנו חושבים שהתוכנית שהבאנו לשולחן, שבה יש שלושה רכיבים: התייעלות בכוח אדם,

ועדכון רגולציה, תביא לזה.

מה זה "ההתייעלות בכוח האדם"? ההתייעלות בכוח אדם זה הצמצום של 1,050 עובדים במימון

למה לא העליתם אז את התעריפים? כי סוגיית תעריפי הדואר נתונה לפיקוח לפי חוק הדואר. היה צורך לתקן את חוק הדואר. עשינו עבודה מאוד קשה ומאומצת בוועדת הכלכלה עם מיכאל ביטון. להבנתי, חלק מהבעיה שנוצרה זה

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ הרשימה הערבית המאוחדת): גם העובדים והסניפים,

היושב-ראש, לא קיבלנו תשובה לגבי העובדים. ממי אתה רוצה תשובה?

הוא לא יודע

היא חברת סחר, היא חברת קמעונאות.

האם זה ישרת את הפיתוח העסקי הזה? האם אתה אומר למי שרוצה לקנות את החברה:

הרי האטרקטיביות שלה פוחתת. המוטיבציה לקנות אותה תפחת כשלא יהיו בה

אתה תעשה בהם פעילות כלכלית. אני משתמש בהם לשם הדיור הממשלתי. הדואר ימשיך להשתמש בחלק גדול מהנכסים בשביל התפקוד שלו. מיכאל, מיצינו את העניין הזה. גם

וגם הממשלה אומרים שצריך להעביר את הנכסים. אני לא רואה בזה את הבעיה עיקרית. אתה

ב-9 בחודש אנחנו אמורים לשלם משכורת ולחברה אין כסף לשלם את המשכורות לעובדים. אז למה לא

התוכנית הזו מניחה שההפרטה של החברה תתבצע במהירות כי יש המון היגיון בזה שאת ההשקעות שהחברה נדרשת אליהן,

ב-IT ובמערכות מידע, יעשה בעלים פרטי שיראה את הפוטנציאל להרוויח,

מה אתם מבקשים היום מוועדת הכספים? כבוד היושב-ראש, מה שהתייחסת אליו אינו מוגדר כשהשקעת בעלים.

נכסים שמועברים למדינה בתמורה ל-610 מיליון שקל אינם בתוך הבקשה שכלולה היום כי זה באמת נכסים שעוברים וזוהי אינה השקעת בעלים.

זה יהיה סכום אחר של קצת יותר ממיליארד שקל.

בואו נדייק. זה לא קצת יותר ממיליארד, זה 1.7

זה גם מה שכתבתם פה? לא, לא.

מתוך חמשת המרכיבים שהצגתם פה,

תנו לנו תשובות בעוד שלושה שבועות.

הבהרות. יש תוכנית הבראה כוללת שיש בה גם שלוש רגליים, והכול צריך להתקיים בשביל שהחברה באמת תוכל לקום על הרגליים. תוכנית ההבראה עכשיו, וזה מה שאני מקריא פה, זה

לעבודה כי הם מנצלים את ימי החופשה וימי המחלה שלהם,

זה גם יכול להיות, ולכן הדבר הזה דחוף. עיכוב ביום לא קשור רק לתשלום משכורות. שלא תחשבו שיש

אני רוצה לדעת את הכללים כדי למנוע פגיעה בחלשים ובאזורים שנפגעים בתקופה הזו. אני מבקש לעשות דיון בקרה בעוד ארבעה חודשים כדי לדעת מה נעשה עם תוכנית ההבראה.

אני קורא לחברי הכנסת אליי

ולכן אין צורך לקבל עבורם אישור השקעת בעלים כי זה הלוואה שאמורה לחזור למדינה בסופו של דבר. אבל כן נקבל עבורה אישור בהעברה התקציבית כי זה כן העברה תקציבית שעוברת. היא פשוט לא מסווגת כהשקעת בעלים. 580 מיליון עכשיו להשקעת בעלים.

בעזרת השם, את האישור להעברה התקציבית זה יהיה סכומים אחרים של מה שלא מסווג כשהשקעת בעלים. לגבי הפירוט: ראשית, יש לנו 190 מיליון, שהם ההפרש בין עלויות הפרישה לשווי הנכסים הצפוי כרגע, שהם יסווגו כהשקעת בעלים. כי הפרישה עולה 800 מיליון אבל שווי הנכסים המועברים מוערך על ידינו כרגע כ-610 מיליון,

שיגדלו בהתאם לשומה. שוב, אם הם גדלים בהתאם לשומה אז המשמעות שאתם - - - אז ההשקעה פוחתת. כן, משתמשים בפחות מההשקעה.

הסכום השני של 100 מיליון הוא לטובת מימון הסכם פרישה שהחברה חתמה עם העובדים בשנת 2020 עם 300 משרות. הייתה אמורה להיות הלוואה מבנק פועלים לצורך יישום הדבר הזה, ואנחנו מחליפים חלק מהכסף של בנק הפועלים בהשקעת מדינה. נעם, חשוב לדייק בנקודה הזו. החברה לקחה באותה תקופה, ב-2020, הלוואה של כמעט כ-400 מיליון שקל מבנק הפועלים כדי לממן את אותה פרישה של כ-300 עובדים. בנק הפועלים החליט שהוא לא מעוניין לתת את כל ההלוואה הזו. הוא מצמצם את הסיכון שלו בגלל מצב החברה. לכן, נדרש גוף אחר שיחליף את הבנק, וזו המדינה. וזה סכום של 200? זה 200 בבקשה, וזה בדיוק העדכון כי 100 מתוכם מוגדרים כהלוואה מהמדינה. הסכום השלישי של 136 מיליון שקלים זה מיסים והיטלים. המדינה רוכשת פה נדל"ן. חלק מהמיסים לרוב משולמים על ידי המוכר. פה המדינה לוקחת על עצמה, על אף שהיא הקונה, חלק מתשלומי המיסים, ולכן זה מוגדר כהשקעת בעלים. והסכום האחרון של 154 מיליון הוא סכום מוערך של שווי זכות השימוש בנכסים. הדואר הרי צריך להמשיך לתפקד, ובחלק מהנכסים שמועברים למדינה החברה תמשיך לקבל בהם זכות שימוש מהמדינה ללא עלות. זה מגלם השקעת בעלים שהיא לא תקציבית. הצעת אישור לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בקשר להשקעת מהמדינה בחברת דואר ישראל בע"מ, כחלק מהליך הבראה. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה.

אני מבקש מכם להשתדל היום להביא את זה, ומחר זה יבוא לדיון בהעברות שאנחנו נצטרך לעשות. כמובן חשוב שיגיעו מחר. נבוא, נבוא. שיהיה ברור שהבקשה אושרה עקרונית, אבל לא ההעברה עצמה. אמרתי, ואני אומר עכשיו שההעברה תבוא מחר לדיון. אני מבקש שתשלחו את הנתונים, אם אפשר, עוד היום.

האם תוכלו לחזור על רשימת הנתונים המבוקשים? אנחנו רוצים את הרשימה של 42 נכסים. אנחנו רוצים לדעת את שווים באופן מדויק, את מה שיודעים להגיד לנו היום, כיוון שיש לכך זה כמה וכמה סכומים. אנחנו רוצים לדעת האם יש כללים, ואם כן, מהם, לסגירת סניפים וכל מה שנלווה לעניין. וכן, מה תאריך ההפרטה, מה הכיוון בנושא הזה. אנחנו רוצים לדעת כמובן על העובדים. אנחנו רוצים לדעת כמה עובדים פרשו, כמה עובדים נכנסו, בשנים האחרונות.

לעניין העובדים - מאז שאושר ה-467. אנחנו גם רוצים לדעת את האפיון של אותם עובדים שפרשו או שהפרישו, ואת מי אתם הולכים להפריש בתוכנית שלכם. כלומר, את האפיון של אלה שיופרשו. וגם כוח אדם ברמת הנהלה, ברמת סניפים. וגם פגיעה עתידית בסניפים בתקופה הקרובה. האם בכוונתכם לסגור עוד, וכמה. כולל אלה שנסגרו. אנחנו רוצים לדעת איפה נסגרו ומה הקריטריונים.

פגיעה באוכלוסיות חלשות בחצי השנה הקרובה, איפה תהיה התייקרות מחירים ומה המשמעות שלה. אדוני היושב-ראש, גם לקבוע דיון בקרה שלנו. אני מבקש את הדוחות של ההכנסות וההוצאות ואת כל מה שנלווה לעניין הזה. אנחנו נעשה דיון בקרה מה התרחש בנושא תוכנית ההבראה, מה אתם עושים עם זה. אנחנו נעקוב אחרי מה שקורה בעניין תוכנית ההבראה של חברת הדואר ולא נאפשר לזה להתגלגל בצורה כזו. אתם נראים אנשים רציניים, ונראה שאתם הולכים לעשות עבודה רצינית. אנחנו נעקוב אחרי זה ונפקח. אנחנו נקיים על זה דיון. נשמח למעקב. אני גם מבקש מכם. אני חושב שהעובדים לא ייפגעו. אבל אם חס חלילה יהיה דבר כזה אז עכשיו זה בידיים שלכם. אם אתם מביאים את הדוחות היום, אנחנו מחר נאשר את ההעברה. אם לא תביאו אז לא אנחנו אשמים בזה, כי באמת בעבודה מקצועית אסור היה לוועדת הכספים לאשר את מה שהיא אישרה עכשיו. אישרנו זאת בגלל העובדים ובגלל שאמרתם שאתם הולכים להבראה רצינית. אנחנו רוצים את הדוחות. אם אכן נקבל אותם, אנחנו נקיים מחר דיון ונצביע. חשוב לי לדעת את מיקומם של הסניפים, היכן הם נמצאים. ביקשנו זאת. הרב גפני,

אמרנו גם קריטריונים של סגירת סניפים ומה צריך להיות. איך הם בחרו?

תודה רבה.

<< סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 12:30. << סיום >>